בוקר טוב לכולם, תודה שאתם כאן, גם מי שהיה אתמול. אנחנו בעצם החלטנו בכוונה לפצל את הדיון כיוון שהיו דברים שרצינו להיכנס לעומק בכל אחד מהנושאים הללו, אז תודה למי שטורח בוקר אחרי בוקר להצטרף אלינו. אני מעריכה

ולעיתים הוא נתפס כאלטרנטיבה בריאה יותר. בשונה מטבק המיועד לסיגריות, שעליו ניתן למצוא מידע רב על התכולה, לא מספיק אבל לפחות קיים על תכולה ורעילות, טבק הנרגילה מיובא והכיתוב עליו ברובו בשפה הערבית וכמעט אינו כולל

זה עלייה שאנחנו כן יודעים עליה, בעישון נרגילה,

8.1% בספטמבר 2020. אז אלה כן נתונים מעודכנים.

אני רואה פה גם אחריות מאוד מאוד גדולה שלנו לקיים את הדיון הזה וגם לשדר את הדחיפות הזאת שאני יודעת שאני חשה אותה. אני מודה לכל מי שנמצא פה על הקו ויודעת שאתם עושים באמת לילות כימים בנושא

כשמעשנים נרגילות, יושבים ומעשנים הרבה זמן. זה לא חצי שעה, במיוחד בימים

אנשים לא תופסים שעישון הנרגילה גורם לירידה חדה ברמת החמצן בגוף ועלייה ברמת חד-תחמוצת הפחמן, דבר שגורם לאפוקסיה. אני ראיתי בעיניים שלי כמה אנשים

עישון הנרגילה יכול להדביק בכל מיני צורות במצב שלנו.

אז זה יכול לעבור דרך האוויר. עוד יותר גרוע, אתה מעביר את הנרגילה מפה לפה בלי

דובר בבעיה מול בני הנוער, זה שהם מתחילים את ההתנסות שלהם וההתמכרות שלהם בגיל מאוד צעיר אבל את ההשלכות הבריאותיות הם יראו רק בעוד 30 40 שנה, ולכן גם מאוד קשה להם, כי בני

לא לעשן בתקופה הזאת, לא להתחיל לעשן בגלל הסיכון. זה לדעתי משהו מאוד חשוב שצריך להוסיף למידע. פאולה, קודם כל אני אשמח לקבל את התוצאות של הפגישה הזאת ומה הולכים לעשות

כולל הסכנות הנוספות שיש דווקא בנרגילה בתקופה הזו. העישון של נרגילה דומה קצת לבינג' דרינקינג של אלכוהול.

אנחנו יודעים שבקבוצה כשמעשנים נרגילה,

אין לנו בשלטון המקומי יחידות לבריאות הציבור, מה שביקשנו כבר מזמן ממשרד הבריאות כפיילוט לנסות לפתח את מחלקות התברואה בתוך היישובים הערביים, ומחלקות לבריאות הציבור שייקח לעצמו גם את הנושא של העישון ומודעות

יש עוד עסקים שאינם נדרשים ברישיון עסק?

לא כל דבר נדרש ברישיון עסק. יש הרבה מאוד חנויות שלא נדרשות ברישיון עסק, נעליים

לבוא עכשיו למועדון שמעשנים בהם בלבד ולהגיד לחבר'ה,

זה אומר לשלוח את החבר'ה האלה לרחוב, כי אין

אני יודע שבוועדה שאני הייתי היו נציגות של שני ישובים מהמגזר הערבי. נכון שיש חוק והכול טוב

מקסימום יש מקומות שמגישים קפה ותה או דברים כאלה

אם יש אלכוהול, אסור לעשן.

לדבר על קמפיין על נרגילה בחברה הערבית זה קשה עוד יותר. כשעושים קמפיין, תתייעצו עם אנשי המקצוע בחברה הערבית. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להגיד. זה גם בשבילכם,

יהיה לזה לגיטימציה שאין לשום מכשיר עישון אחר, כי זה נמצא בתוך תפריט שאני מתחנך מילד קטן לקחת, שזה משהו שהוועדה לפי דעתי חייבת לשים עליו

הוא חייב להתחיל לחנך להשפעות של החומרים המסוכנים, להשפעות של הנרגילה. הוא חייב לתת הסברה ולהכניס כבר מגילאי הנוער בשביל שיוכלו להבין את ההשפעה, כי המצב נכון לכרגע, ההנחה הרווחת בקרב בני הנוער, שזה לא

אני ממש אשמח לקבל מכך עדכון.

זה גם את ההפרדה בין סוגי העישון השונים, שנרגילה כנראה באמת סובלת מתת תפיסה לא נכונה לגביה.

אבל השאלה היא לגבי ההנגשה לבני הנוער, האאוטריץ' לבני הנוער. אני חושבת ששם צריכה להיעשות חשיבה מחודדת דווקא לתקופה הזאת שנמצאים בני הנוער בזום כל הזמן, ויש אפשרות באמת לא לחכות חודשים לפתח מערכי שיעור מיוחדים אלא